שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת, 12 באוקטובר 2020, כ"ד תשרי התשפ"א. אנחנו בהצבעה על הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)(תיקון), התשפ"א-2020. אלה תקנות שהממשלה אישרה אותן. קיימנו אתמול דיון עליהן ונשאר לנו רק להצביע. אנחנו נצביע עליהן. מי בעד אישור התקנות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 5 נגד, 2 נמנעים, אין התקנות אושרו.

אני מאוד מודה לכולם. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:10.